שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את הישיבה. תודה רבה לחבר הכנסת סמי אבו שחאדה, שיזם את הדיון ויוביל אותו. אגב, אתה מוזמן לבוא לשבת לידי, אם תרצה.

אני גם טכנית לא יכול לעזור לך יותר מדי. לא, בסדר, אתה תעזור לי בתוכן ובמהות וברוח. בסדר גמור, בהצגת הנושא אני אשמח. בסדר גמור. ולפני שנתחיל ביקשה חברת הכנסת פרומן הצעה לסדר. כן, תודה, בוקר טוב. אינני יודעת אם נגיע לנושא הזה דווקא בדיון שזומן להיום, אבל אני רוצה להעיר את תשומת ליבנו לבקש תשובה לגבי התארגנות משרד החינוך להתמודדות עם הילדים החולים. אני מבינה שהמכרז עם המפעיל או עם הזכיין הנוכחי הסתיים, איפה זה עומד? האם ב-1.9 יהיה זכיין חדש שיתחיל לעבוד? שלא יקרה מצב שנגיע והילדים החולים נשארים מאחור. תודה רבה. אני רק אגיד שאת מתפרצת למקום בלי דלת. באופן לא מפתיע אנחנו חושבים על דברים דומים, אני אעדכן אותך אחר כך, אבל אנחנו ממש ממש ממש מתכוונים להתעסק עם זה, בדיוק סגרנו את זה לפני חצי שנה בדיון של הוועדה. חברינו בזום,

לחברי הכנסת יש אפשרות להעלות הצעות לסדר לפני הדיון, זה לא חייב להיות באותו הקשר ולכן בעצם אנחנו מתחילים עכשיו את הדיון שלשמו התכנסנו, אם כי מה שאמרה חברת הכנסת פרומן הוא משיק ביותר. בבקשה, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה,

אדוני היושב ראש, בוקר טוב. אני קודם כל מודה לך על המהירות בהיענות ושחשבנו ביחד עד כמה חשוב הנושא הזה, אנחנו מדברים על הנגשת החינוך בעיקר לתלמידים שלנו עם המוגבלויות. אני קיבלתי כמה פניות. אני חשבתי על הנושא בעצמי כי אני מכיר את הבעיה האישית שלי, של העיניים, כמה היה לי קשה להתמודד עם העניין של הזום ונעזרתי בילדים שלי או בעוזרים. כמי שעבד בחינוך כמה שנים חשבתי המון על האנשים שזאת לא דרך שמנגישה להם את החינוך. אני מנסה להוביל את העניין של אנשים עם מוגבלויות אז דיברתי עם העמותות שאני מכיר שהן פעילות בתחום והתברר שחלק גדול מהתלמידים שיש להם מוגבלויות, של ראייה, של שמיעה, של דברים פיזיולוגיים, מוטוריקה וכו', כמעט שלא למדו כלום, כמעט שלא הייתה להם מסגרת, כמעט שלא היה להם כמובן שהיו מסגרות, בתי ספר שיזמו דברים ברמה הפרטית וכו', אבל בכללי חלק גדול מהתלמידים שיש להם מוגבלויות, הכלים שהוצעו על ידי משרד החינוך לאחרונה לא סיפקו את הצרכים שלהם ואמרתי שאנחנו ניזום את הדיון הזה ונשמע, כי חלק מהעמותות גם חשבו על פתרונות לבעיות. החל ממרץ הם ראו את הבעיה והתחילו לחשוב על פתרונות ואמרנו שנזמן אותם, נשמע אותם ונחשוב ביחד איך אפשר להנגיש את מערכת החינוך. מה שמוביל אותי בעניין הזה זה העיקרון של השוויון, ומה שקורה, לצערי, בדרך כלל כשיש משברים גדולים מי שנפגע זה בדרך כלל האוכלוסיות היותר מוחלשות ואז זה מגדיל את הפערים בין האוכלוסיות המוחלשות למעמד בינוני גבוה וזה לא תורם לבנייתה של חברה בריאה. מאוד חשוב לנו העניין הזה שהחינוך יהיה מונגש לכולם, כי זה הכלי היחיד שיכול לקדם שוויון בין כל האוכלוסיות במדינה ולכן אני חושב שיש חשיבות גדולה מאוד לדיון היום. ואני מודה לך שוב, רם, על ההזדמנות ועל המהירות לקדם את הדיון הזה. אני מקווה שגם נוכל להעמיד פתרונות ולפחות שיהיה כיוון ברור לאנשים עם מוגבלויות לספטמבר, בעיקר התלמידים. בהחלט.

זו מטרת הדיון, להתחיל להתכוונן, לפחות מבחינתנו, ולוודא שהמשרד נותן פתרונות,

הילדות וההורים יודעים לאן צריך ללכת. אז נתחיל במשרד החינוך. אני רואה שגם שולמית כהן, מפקחת חינוך מיוחד חירשים וכבדי שמיעה, איתנו, וגם רחלי אברמזון, מיודעתנו.

בסדר גמור, נשמח לשמוע על ההתארגנות שלכם לקראת פתיחת השנה. במהלך התקופה האחרונה אנחנו עבדנו קשות כדי לעבור ללמידה מסוג אחר. אנחנו צריכים לזכור שבמצב שגרה הלמידה במערכת החינוך לא מתנהלת כלמידה מרחוק ויש כאן שינוי דרמטי, גם לצוותים, גם לתלמידים,